בוקר טוב,

השעה 09:30. נושא הישיבה: ציון במשפט תיפדה מחזירים את הצדק למערכת המשפט הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) (חיזוק הפרדת הרשויות), הכנה לקריאה שנייה ושלישית, והצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105)

הכנה לקריאה שנייה ושלישית. כפי שפורסם, אנחנו נדון

אני מוכן לשבת איתו,

חבל מאוד שבנושא הזה יד מושטת שוב ושוב, לא פוגשת יד אחות.

זו טרגדיה קשה.

ואני חושב שאפשר לראות רק מה שאירע בשבוע האחרון. בשבוע האחרון לא הייתה חקיקה, היה פורים - - איזה מזל שיש פורים.

אין ספור הצעות שאנחנו הצענו, עצם העובדה שאתה גם קובע על מה נדבר בהכנה לקריאה השנייה והשלישית ומציג לציבור הישראלי כאילו אלו הדברים שסיכמנו שנדחה לקריאה השנייה והשלישית כל זה מעיד כאלף עדים שפניך

אני רוצה בהזדמנות הזאת לחזק את ידיה של היועצת המשפטית לממשלה שהורתה על ההקפאה ועל הבדיקה ועל היותה שומרת סף שעומדת איתן אל מול ניסיונות של ממשלה, שלא רואה את האזרחים

צא להפגנות,

ועושה כל מאמץ כדי לשמור על המדינה שלו, מרגיש. אני חשה גאווה גדולה וביזיון על זה שאני

ובין אם אתה אומר את זה

נייר עמדה שאומר: אנחנו מתנגדים לזה,

אין לי צורך שנייר העמדה יגיע מפה, הבעיה שלי שההסתה מגיעה מפה. במקום לייצר שיח אנחנו מייצרים פה הסתה.

ולא היה לי שום תפקיד, לא הייתי אפילו חבר ועדה.

ומשום מה קשה לכם לדבר איתי, דברו עם משה, אין בעיה,

תעצרו את החקיקה. נדבר עם מי שתרצו.

כרגע מונח על השולחן כל מה שעבר בקריאה הראשונה. אין שום חוק שעבר בקריאה הראשונה שלא מונח עכשיו על השולחן. זה מה שקורה היום.

מה שעבר בקריאה הראשונה, כל חוקי הרפורמה שעברו בקריאה הראשונה מונחים עכשיו על השולחן, בואו נדבר עליהם. איפה החלק השני

גלעד, למה אתה לא נותן לו לדבר?

כל פעם שהוועדה נפתחת בהצהרות פתיחה,

דקות, והוא מצהיר כמה אנחנו לא רוצים לבוא ולדון ולדבר כדי

אני עוקב.

אם עכשיו הוא חוזר בו, כנראה שזה מעיד על מה שנאמר קודם לגבי מי באמת עוצר כל אפשרות של שיח. תודה, עופר. ודבר אחרון שאני רוצה לומר.

ואמרתי כמה פעמים, שהיא הפכה מוועדת חוקה ומשפט לוועדת חוכא ואיטלולא. ומה שמוכיח את זה,

זה דבר אחד.

אנחנו לא רוצים קומבינות בין שופטי בית המשפט העליון, שמשבטים שופטים, תראו היסטורית, לבין חברי לשכת עורכי הדין,

ושם אנחנו רק מרחיבים את הצווים, ושם אנחנו רק פותחים את הדלתות, כדי שהאזרח,

אנחנו נמשיך בסעיפים שדיברנו עליהם. האמת היא שחשבתי היום לפתוח דווקא בנושא של הכללים הצורניים לחוקי יסוד,

רק כללים צורניים? אני רוצה להבין את הנושא.

שאי-אפשר להגן מבחינה אינטלקטואלית על כך ששופטים - - - רק תציין שהיה תיקון מאז, ב-2008. - - - על כך ששופטים יהיו עם מעורבות עמוקה בהליכי המינוי.

הינה, יש פה ביקורת שיפוטית. לא. סליחה. ביקורת

מי ימנה? מי שיבחר את השופטים יהיה שר המשפטים, באישור ועדת החוקה.

יותר גדולה על הוועדה - - - יותר גדולה?

אתם לא תעשו את זה. אני אקרא אתכם לסדר. אתם לא תשבו

לכן צריך שיהיו עורכי דין

באותה צורה הצענו גם להוסיף שני אקדמאיים, פרופסורים למשפטים. אני רק

עוד נציגי אקדמיה, שישקפו מנעד רחב יותר של האקדמיה הישראלית,

להכניס אנשים שאנחנו יודעים שהם בניגוד עניינים.

אני לא חושב שזה משהו להתכבד בו. הפוך. מי יודע יותר טוב מה קורה בבית משפט?

אני בכוונה עשיתי את זה. במקרה אתם יודעים שלא אותה דעה.

ההצעה שלו ושלי שונות. מה זה, מהותית...

טריוויאלי השינויים ביניכם. חברת הכנסת לשעבר פולישוק, הם ייעלמו.

למה?

ואף אחד לא יכול להדיח אותם.

ההגדרה כשהגיע לפה פרופ' שטרית ושאלתי אותו

פוליטי, כולל מינוי מערכאה לערכאה, והתשובה

הוא היה צריך לא להגיע.

יכולת להיכנס לחניון בצורה בטוחה. אני שמח שאתה מעודד - - - לא.

דבר אחד אני לא ארשה לך, גם אם תקרא לי לסדר - - - - - - - אתה לא תאמר שאני מעודד אלימות.

בתזכיר האחרון של חוק-יסוד:

של השרה שקד, דובר על שלוש קריאות של 61. אני חייב להגיד שבעניין הזה לנו נראה שאם רוצים שבאמת תהיה הגשמה של חוק היסוד כגורם שמבטא הסכמה רחבה,

לבוא ולהגיד שלעניין חוק יסוד שהוא מספיק חזק, שעל בסיסו תבטל חוקים,

לעניין חוק יסוד שאנחנו רוצים לשריין מביקורת שיפוטית, מספיק משהו אחר.

שזה חלק מהאמירות של חוקי-יסוד: החקיקה, תסכים איתי, כי זה מה שכתוב שם, לבין האמירה: מה פתאום,

כי הוא ממלא את הוראות הכנסת כרשות מחוקקת.

מהי הסיבה? בגלל שיש לנו היעדר מקור נורמטיבי כלשהו לביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, והמקור הנורמטיבי היחיד לביקורת הוא חוקי יסוד, לכן אני לא רוצה שבית המשפט ייתן פסיקה בנוגע

בכל זאת משרד המשפטים אמר: כן, רוב של 61, אבל הוא צריך לקבוע במפורש שחוקי היסוד נחקקים בידי הכנסת, מכוח סמכותה לכונן חוקה,

מוסדות המדינה, עקרונות היסוד של המדינה וזכויות האדם.

לפחות פה וגם בתזכיר של שקד הייתה איזה מגבלה על התכנים - - - השאלה מי אוכף אותה. אני מניח שבית

אדוני היושב-ראש, מה שאני קורא מהתזכיר שבחוק-יסוד: החקיקה דובר על זה שפסקת התגברות תוגבל רק להתגברות על זכויות אדם. קוראים לסעיף "תוקפו של חוק סותר". וגם אנחנו חשבנו, שאם הולכים לכיוון הזה, לכל הפחות יש לעשות את ההבחנה הזאת, שגם עשו בקנדה,

אני אדבר בקצרה על המעמד בעיני הציבור של המערכת המשפטית לעומת המערכת של הממשלה ושל הכנסת. אני רוצה לומר עכשיו על הנושא של הפרדת הרשויות וריסון ואיזון. חברות וחברים יקרים,

לפי התיאור שלך אם ממשלת מרכז או ממשלת שמאל, או ממשלת ימין ישלטו יותר מקדנציה אחת, אתה בעצמך מתאר את המצב איך יגיעו להרכב לא מאוזן. והתשובה השנייה, והיא העיקרית.

בארצות-הברית השיטה גרועה ונתתי דוגמה, אבל בנוסף - - - לכן לא הזכרתי את ארצות-הברית אגב.

והדבר השמיני, אין לנו בחירות אישיות-אזוריות. אנחנו מדינה בשלטון בולשביקי. במצב כזה, כשאנחנו מביאים חוק כזה,

החוק הזה בלבד לא יכול לעבור אם אנחנו רוצים להמשיך להיות

אי-אפשר לדבר איתה?

אני אסיים, אני אשמח לענות לך. הערת ביניים זה משפט. כל הרפורמה נועדה לאפשר לממשלה לבצע החלטות ממשלה. מותר לממשלה למשול.

אז מספיק עם הכותרות הפומפוזיות האלה, מספיק להפחיד את עם ישראל מפנינו, כי באנו להיטיב. אני יושבת כאן ועד עכשיו עוד לא שמעתי,

ברפורמה,

יש פגיעה בדמוקרטיה ככזאת, בהפרדת הרשויות ובקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית?

שמעתי. הכול בסדר. "מכלול החקיקה שעובר עכשיו בוועדת החוקה צריך לחלוף מן העולם ומהר",

אני יכולה לבוא היום ולהסכים עם חלק מחברי הכנסת מהקואליציה שהיו כאן,

אגב,

יופי שניצחתם, שיהיה לכם לבריאות.

אדוני היושב-ראש - - אנחנו רוצים לשמוע מה יש לה להגיד בלי שתפריע לה.

זה לא נועד לשמוע את התיאוריה הזאת.

כשקראת לשופטים פוליטיקאים זה היה כגנאי.

אנחנו - - - ציבור, בגלל זה באנו לכאן. תודה רבה. סליחה, גם אנחנו. אפשר לשמוע את פורום המרצים? קארין, תודה.

האם הוא לא היה נהנה מהגנת חוק יסוד, שבית המשפט כן היה יכול - - - הבנתי את השאלה. נחזור עם תשובה גם לזה.

ואיך מונעים ניצול לרעה של חוק יסוד לחוק לא מוסרי.

תודה, אדוני.

בעיניי אין מקום לסעיף הזה באופן כללי. זה לא שאין מקום להסדרת אי-השפיטות של חוקי היסוד, אבל המקום לעשות את זה, זה במסגרת עבודה מסודרת על חוק-יסוד:

החוק הזה בהחלט יכול להתגבש כהצעת חוק - - - יש לי שאלה אליך. אני חייב לומר, כשמגיעים לשלב של הדיון הענייני ופחות השמצות,

התעוררת גם כשאמרת שאני מעודד אלימות. ישנת עד עכשיו?

אתה מסכים איתי לזיהוי הבעיה, אז בוא נסכים לפתרון. אני אענה. אני מבין את החשש הגדול שלכם. לצערי החשש הזה היה צריך להביא אתכם להיות יותר זהירים בחוקי היסוד. - - - זו

חבר כנסת אני יכול לקרוא לסדר שלוש פעמים,

אני קורא אותו לסדר,

אני לא רוצה להוציא, בבקשה. עכשיו מדבר חבר הכנסת קריב. תתנו לי לסיים, תבינו את עמדתי. באופן אמיתי ואותנטי אני מת לדעת מה יש לו

אני חושב שהוא מאוד חשוב וצריך לעשות אותו. מבחינתי, בשנייה שאנחנו אומרים "תם הטקס" על הדבר הזה, אנחנו יכולים גם לקבוע שחוקי יסוד מכאן ולהבא

יכול להיות ש-80 או מספר קצת יותר נמוך יכול להיות באותה כנסת. אם אתה רוצה שארבע קריאות יהיו באותה כנסת או 61 בכנסת שלאחר מכן,

שאני חושב שאולי הוא יותר נכון. אני

בשעה שאתם לא מעניקים שום פוליסת ביטוח

אמרת: שריון לכל חוקי היסוד הקיימים, רשמתי.

אני רושם. בהקשר של מה שאנחנו מדברים עכשיו. כן.

בכל זאת קבעתי אותו כדי שנוכל לדון בנושא דוח משטרת ישראל בנושא האזנות הסתר לשנת 2021, ודוח משרד המשפטים בנושא הפעלת הרוגלות על ידי משטרת ישראל, פרשת

עוד מילה קצרה. נניח עכשיו יחוקק חוק-יסוד: סיפוח דרום הר חברון. זו שאלה פוליטית לא שאלה פוליטית? כן, שאלה פוליטית. הממשלה יכולה לחוקק את זה. הגירוש הזה של 3,000 אנשים בשמנו? בשם איזה צדק? אין פה שום צדק. יש פה עוול גדול מאוד. ולכן אני אומרת, תהיו ממוקדים. האם אנחנו מדברים על צדק יהודי? זה לא צדק יהודי. מילה קטנה על הנושא של הוועדה למינוי שופטים. ובזה תסכמי. זאת הנקודה. יושב-ראש הוועדה, זו הצעה מאוד אופרטיבית. הייתי מאוד שמחה שתשמע אותה. המשפט הישראלי קבע את עקרון הייצוג ההולם, יש בחברות ממשלתיות, דירקטורים. מה זה ייצוג הולם? עקרון הייצוג ההולם הוא עקרון לאוכלוסיות מוחלשות, שלא נמצאות שם בדרך כלל. מה זה אומר? מיעוטים, לאומים אתניים, מגדריים. זה חלק בלתי נפרד מהמשפט הציבורי הישראלי. מה עשיתם? לקחתם את עקרון הייצוג ההולם והעלמתם אותו.

במקום שיהיה ייצוג על בסיס אתני או על בסיס לאומי, כי אנחנו לא רואים שופטים מזרחים, רק אחד כעלה תאנה, לא רואים שופטים ערבים, רק אחד כעלה תאנה, לקחתם אותו ודיברתם על מגוון. עכשיו אתם מדברים על מגוון דעות. מה לנו ולכל הנושא הזה של מגוון דעות? פתאום יש ייצוג לימין או שמאל, זה לא עוזר לנו. בפועל החלוקה הזאת במדינת ישראל, אולי בתאוריה. במדינת ישראל החלוקה בין ימין לשמאל לא עוזרת לי. היא לא עוזרת כשמדברים על ייצוג של מפוני גוש קטיף. האם זהו המיעוט הנרדף?

כבודו, ייצוג של חובשי הכיפות. אתה יודע שיש מזרחים רבים שהם מאמינים ודתיים, והם לא חובשי כיפות. אני חושבת שיש הכרח לחזור לשיטת המשפט הישראלי ולדבר על עקרון הייצוג ההולם. ועיקרון הייצוג ההולם מקדם את החלשים, מקדם את מי שלא נמצא שם. הוא גם ממש תואם את כל מה שהכנסת הזאת במשך שנים על גבי שנים גיבשה וחשבה, רק לצערנו הוא לא מיושם. אנחנו מבקשים שתהיו ממוקדים על צדק במשפט. שנים עמלנו כדי להשיג צדק במשפט. הדרך הייתה קשה. בית המשפט לא תמיד קשוב לנו, בוודאי ובוודאי שעל הממשלה אנחנו לא יכולים לסמוך, כאשר מצבנו היום הוא בכי רע. בבקשה, תפסיקו את החקיקה הזאת ותתמקדו בצדק, או שתגלו לנו איזה צדק אתם רוצים פה. תודה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:40.